אני עובר לדיון בהצעת חוק הפחתת הגיעון והגבלת ההוצאה התקציבית. ב-16 באפריל דנו בהצעת החוק הזאת. הסעיפים הוקראו והתקיים דיון. לא הייתי ב-16 באפריל. משרד האוצר יכול לחזור בכמה מילים על הדברים. את יכולה לומר בכמה מילים מה יש בחוק הזה? אגף התקציבים, משרד האוצר. כבר קיימנו על זה דיון. בסוף מדובר כאן בעדכון המסגרות נוכח האינפלציה והתאמת הכלל לאינפלציה. כאמור, בדרך כלל מה שהכלל אומר, הוא לוקח ממוצע של שלוש שנים. הדבר הזה נכון ברוב השנים ויש לו הצדקה מקצועית חזקה כי רוצים להחליק את הקצב של האינפלציה, אבל מה שקורה בשנה כמו השנה הזאת זה שהאינפלציה גאתה כידוע לכולנו ואין מקום לייצר את הכלל זה כי הוא בעצם מכניס אותנו לאיזושהי בעיה בשנה הזאת. לכן אנחנו מדברים על איזושהי החלקה מהשנים קדימה לשנתיים הקרובות. ב-2023, במקום לקחת את הממוצע שכאמור יש בו גם שנים עם אינפלציה כמעט אפסית וזה לא נכון לעשות את זה במצב שבו האינפלציה כל כך גבוהה, אז לוקחים את האינפלציה של סוף שנה של 2022 ואחר כך ב-2023 מייצרים ממוצע של שלוש שנים ואחר כך חוזרים - - - שלוש שנים של השנה שקדמה לה? לא. של השנה שקדמה ואז זה תופס אינפלציה. כלומר, 2023 זה 2022, 2021, 2020. לא. ב-2023 זה 2022 בלבד כי אתה רוצה להחזיר את כל הרמה שאיבדת ואז אחר כך ב-2024 יש לך 2023, 2022, 2021, ואז אתה כבר מקבל רמה שהיא רמה שתואמת את התחזיות. 2025, הכלל הרגיל.

2027, אתה ספרת את שנת 2022 - את שנת האינפלציה בדרך כלל סופרים שנה בגלל שזה ממוצע של שלוש שנים - אתה סופר שנה שליש,

כאן 2022 שהיא שנה מאוד גבוהה, אם אתה לא עושה שם שום קיזוז, היא נספרת הרבה פעמים ובשנים הבאות זה כבר לא נכון. רק לוקחים את היתרה שנספרה כמה פעמים ומקזזים אותה מהגידול ב-2027-2026. ה-2022 נפגשים פעמיים בשנת 2027? אם אתה לא מקזז. תראה כמה פעמים אתה סופר אותה. אתה סופר אותה 100 אחוזים.

שלוש פעמים בשנת 2023, עוד פעם בשנת 2024, ואז בשנת 2025 אתה חוזר לכלל המקורי. אתה עושה 2023, 2022,2021. אתה סופר אותה יותר מדי פעמים. אז זה בסדר בשנים האלה כי אתה עושה איזשהו פיצוי, אתה עושה איזושהי הלוואה מהעתיד אבל אחר כך בשנת 2027-2026, כשאנחנו כבר מעריכים שהאינפלציה תהיה ברמות אחרות כמובן שזה הרבה חוסר ודאות ואם יהיה צורך, אנחנו נראה עושים איזשהו ניכוי.

זה ניכוי רק מהגידול כי כבר מגיעים לרמות הוצאה מאוד מאוד גבוהות מבחינת גידולים. זה בגדול מה שמונח כאן, זה לקחת את כלל ההוצאה שכולנו מכירים עם איזשהו פקטור של האינפלציה. רק להבין.

בשנת 2027-2026, שליש, שליש, שליש. מה זה השליש, שליש, שליש? זה לקחת את כל מה שקיבלת ביתר, מה שהסברתי לך עם שנת 2022 שנספרת הרבה פעמים, ואת זה לחלק על שתי השנים האלה בניכוי. כאילו חצי וחצי בשנים האלה .

זה לא אחורה, זה רק מהגידול כי יהיה לך גידול על גידול על גידול שזה כבר נכנס לך בריבית דריבית אל תוך התקציב. בסוף זה רק קיזוז כזה. אנחנו גם מעריכים שבשנים האלה שוב, היכן שאנחנו עומדים כאן, זאת לא תחזיות מאוד חזקות - כבר לא נהיה בסביבה של אינפלציה כזאת משמעותית כמו השנה. אם נהיה בסביבה של אינפלציה, אז בסדר, ברוך השם אנחנו נהיה כאן גם בשלב הזה כדי לראות האם צריך לעשות איזושהי התאמה.

אנחנו לא נצביע על שלושת החוקים האלה. לא יהיו הצבעות היום? היום יהיו. על שלושת החוקים? כן. יהיו הצבעות אבל נודיע לפני כן. בינתיים אנחנו ממשיכים הלאה ועל זה אנחנו נצביע מיד. לא תהיה הקראה? זה כבר הוקרא. הכול הוקרא. על ההסתייגויות, אם יהיו, ועל החוקים עצמם, אנחנו נצביע בהמשך. עכשיו עוברים להקצאת חשבוניות. הישיבה ננעלה בשעה 16:05.